התאריך 23 בנובמבר 2021, י"ט בכסלו תשפ"ב. הישיבה נפתחה. כהרגלי אני אתחיל בהקראת שירה ישראלית. והיום השיר "לווי אותי" של יהודה עמיחי: לווי אותי לנמל תעופה. אני לא עף, אני לא הולך, אני לא עוזב. אבל, לווי אותי אל מטוס לבן בין ערפילי עצי זיתים, אמרי מילים שמחליפות עונות בחיפזון קצר של שעת פרידה. אז הידיים באות אל העיניים הבוכות כמו אל שוקת לשתות ולשתות. אז תודה לכל מי שאיתנו, לא במקרה פתחתי במילים האלה, שמתחברות לנושא הדיון בנושא מנחת אסיף שזה בעצם דיון מעקב, אבל כן חשוב לי להרחיב את הפריזמה,

הפניה הגיעה מראשי מועצות בגליל המערבי, ובאופן ספציפי מראש המועצה מטה-אשר, אבל ככל שאנחנו מתעמקים בנושא אנחנו מבינים שנושא המנחתים, תכנון המנחתים, ההבדל בין אתר תעופה לשדה תעופה הוא כנראה נשא רחב הרבה יותר מזה. ואנחנו גם כנראה מבינים יחד עם גורמי התכנון, שבשנים הקרובות והלאה הנושא הזה יתגלגל לפתחנו, אם על-ידי בעלי תפקידים ואם על-ידי אזרחים, יותר מאשר בעבר. מכיוון שיש יותר אנשים שמחזיקים כלי טיס, מכיוון שיש יותר עסקים כלכליים שרוצים להתפרנס ולייצר צמיחה סביב זה, וזה בסדר גמור כמובן. אבל השאלה באמת איך מנהלים את זה ועד כמה הציבור משותף בזה, ועד כמה אנחנו מנהלים את נושא התכנון כשלנגד עיננו גם מעבר לשיקולים הכלכליים ואולי החברתיים גם שיקולים נוספים שקשורים גם לשימור סביבתי והגנה על הסביבה. וזה נושאים שיעסיקו אותנו בשנים הבאות ביתר שאת. עוד אני אגיד כבר בפתח הדיון שלצערי משרד התחבורה בחר שלא לשלוח נציג לישיבה הזו, אני רואה את זה בחומרה רבה, אני מבקשת להוציא על זה הודעה חריפה לשרה ולמנכ"לית המשרד. וכבר בשלב זה של הדיון אני אגיד שאני מאוד לא שבעת רצון מהאופן שבו משרד התחבורה מתנהל בנושאים של הוועדה הזו ומבירור שערכתי גם ועדות אחרות מעלות לפניהם. ראינו את ההתייחסות בשבוע שעבר בנושא כביש 6, עם פניות של אלפי אזרחים. גם הדיון הבא היום, כמה לא מפתיע, עוסק בתחבורה ציבורית באזור הצפון, באזור נוף הגליל. אני מקווה שלפחות לדיון הבא היום, כן משרד התחבורה יבחר לשלוח נציג. ואני מאוד מאוד מבקשת שאת הישיבה הבאה אנחנו נעשה במעמד המנכ"לית. ואם הוועדה הזו לא נראית למנכ"לית המשרד מספיק חשובה אז אנחנו נעבור לעשות את הדיונים בוועדת הכלכלה בראשותו של ח"כ מיכאל ביטון ושם גם הסמכויות שניתן להפעיל הן משמעותיות יותר. אז בואו כן אבל ננסה להתקדם בדיון. אנחנו בעצם בדיון מעקב, קיימנו דיון אחד בנושא וחשוב לנו כן לבחון את הדברים, את השאלות, את האתגרים שהועלו בישיבה הקודמת ולראות איפה אנחנו נמצאים היום. אני מציעה שסדר הדוברים יהיה כזה שראשית נשמע מראש המועצה הפונה איך הדברים נראים בפרספקטיבה שלו. חשוב לי לציין שראשי מועצה נוספים פנו אליי בנושא, גם לפני הדיון הראשון, גם השתתפו בדיון הראשון וגם לאחריו. ובעצם ראש המועצה האזורית מטה אשר מדבר בשם ראשי מועצה נוספים - ראש המועצה אבו סנאן, ראש המועצה המקומית כפר יאסיף ונוספים. לאחריו אני אעביר את רשות הדיבור אל נציגי מינהל התכנון, ולאחר מכן לפי התפתחות הדיון. אז בבקשה ראש המועצה האזורית מטה אשר בזום. בבקשה משה דוידוביץ'. אתה על MUTE. אנחנו לא שומעים בכל אופן. אפשר להגביר פה אז?

אצלנו זה נראה שזה בסדר. לא אנחנו לא שומעים אותך. קראנו למישהו שינסה לסייע בזה, אז אני מבקשת גם שאתה תבדוק במקביל. אנחנו נבדוק וגם אתה תבדוק. אנחנו לא שומעים אותך ואני לא מצליחה לקרוא שפתיים. בואו ננסה עם נציג אחר, זה גם ייתן לנו את האפשרות להתקדם בדיון וגם לבדוק אם הבעיה היא אצלנו או אצל מישהו אחר. אז רשות תעופה אזרחית, מרדכי שמואלי או דדי מנשה. הבעיה אצלנו, אנחנו לא שומעים. או-קיי אז אני מתנצלת. לא, רשות התעופה האזרחית היא איננה משרד התחבורה, לוחשים לי פה שזה משרד התחבורה,

אני יודעת היטב מה אני אומרת. לרשות התעופה האזרחית, כבודה במקומה מונח, אבל גם לה יש ממונה, יש רגולטור, ולא אני הוא הרגולטור עם כל הכבוד. אז אנחנו את הבעיה הטכנית נפתור מיד. נמצאת איתנו פה בדיון נציגת המשרד להגנת הסביבה, את רוצה אולי להתייחס בינתיים? נראה לי שכדאי שאחרי שתשמעו את הדברים. בסדר גמור. אנחנו לצערי בעיכוב טכני, מסייעים פה בחדר הוועדה, אני מקווה שזה ייפתר במהרה. הנה, אנחנו שומעים.

טוב, בוקר טוב, עכשיו שומעים?

סליחה על העיכוב, תודה על הסבלנות. אז קודם כל נמצאים איתי פה בזום, גם כן יחד איתי עוזר מהנדס הועדה, ליאור בן חיים. העוזרת שי-לי ויעל ששומעות אתכם. אני אפתח ואומר בהקשר לפתיח שלך שאתמול התקיימה ישיבת אשכול גליל מערבי, בין היתר הועלו שם מספר נושאים, אבל אם בהתייחס לנושא שבו אנחנו דנים, אז אשכול גליל מערבי על כל חמש עשרה הרשויות שבו, שותף כולו לעמדה של אותם ראשי רשויות שדיברת עליהם, התנגדות גורפת, נחרצת חד-משמעית, להקמת המנחת, או השדה תעופה, או אני לא יודע איך להגדיר אותו האומלל הזה. ומכאן אני אצלול לכמה נקודות מאוד מאוד חשובות בהמשך לישיבה הקודמת, שבה השתתפנו בכנסת. לפני כשבועיים נערך דיון בולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) ובו הציג נציג הולנת"ע עמי שנער, עורך התוכנית של תמ"א 13, את נושא המנחתים בכללותם במדינת ישראל ואני לא אתייחס לכל המנחתים כי זה פחות רלוונטי לדיון, עכשיו אנחנו מדברים על מנחת אסיף. אני אקדים ואומר שדיון כל-כך חשוב עם מצגת כל-כך מקיפה ומפורטת, מופיעים שם עשרות ראשי רשויות ונציגים של רשויות, ולפני הדיון אף אחד לא מקבל את המצגת, אף אחד לא מכיר את המצגת, נתקל בה בפעם הראשונה וצריך להתמודד איתה. עוד התנהלות של כל מה שקשור בניהול מערך התכנון במדינת ישראל, אני לא אגדיר את זה בשפתי שלי, אבל הגדירו את זה אחרים "מחדל". אבל אם נתייחס למנחת אסיף, אז אדון עמי שנער הציג שם כמה הצגות תכלית, לא יודע איך להגדיר אותן בשפה המקצועית, אני אגדיר אותן בשפתי - מוזרות. הציג שם מנחת שקוראים לו "שומרת אסיף", עכשיו למי שמכיר את אזור הצפון ולא חי במדינת תל-אביב, ומכיר קצת יש מנחת שקוראים לו "שומרת", מנחת מנדטורי, קיים עוד לפני שהאנשים שנמצאים פה בזום נולדו, אבל הציגו את המנחת כמנחת "שומרת אסיף".

לבלבל את האנשים שם, כי במרחק של פחות מ-1,000 מטר יש מנחת קיים, ומישהו מנסה עדיין לתכנן מנחת פרטי שקוראים לו מנחת אסיף כדי לצרוך הון לאנשים פרטיים. רת"א (רשות תעופה אזרחית) נותנת את ידה למחדל החמור הזה, ואנשים פה ברת"א נותנים את ידם למחדל החמור הזה, ממשיכים לתת את ידם למחדל החמור הזה, כשבמנחת אסיף המדובר שמתכננים אותו, מסביבו יש מאגרי מים,

מטמנה הכי גדולה בצפון. והתכלית של כתב המינוי של הוועדה הזו אומר במפורש, שאיפה שיש מאגרי מים, ואיפה שיש מטמנות, ואיפה שיש מסדרון אקולוגי - לא יקומו מנחתים. אממה, מי אנחנו אזובי הקיר ראשי הרשויות פה בצפון? יש רת"א. נמצאים שם באלף רגל ומתכננים לנו את הצפון, על הראש שלנו, לא סופרים אותנו בכלל. אני אקדים עוד אמירה אחת ואני אעצור כאן, בכתב המינוי של הולנת"ע נאמר בסעיף 5- סעיף 5 לפרוטוקול הישיבה הארצית, נאמר כך: "לפי העניין, יוזמנו לדיונים או תבוצע התייעצות עם בעלי העניין כגון רשויות מקומיות". בכל השלבים של קידום ההליך התכנוני, לא שיתפו אף אחד. אף אחד מראשי הרשויות הנוגעים בדבר, ואני רואה בזה עוד דרך להתנהל בצורה כאילו אנחנו אזובי הקיר, ומישהו שם מתכנן לנו את הצפון, מתכנן לנו על הראש של הבתים שלנו, משהו שהוא במקרה הטוב- מחדל, במקרה הפחות טוב הוא פשע. והנציגה של משרד להגנת הסביבה שנמצאת פה, הביעה את עמדתה, היא תכף תתייחס לזה, את התנגדותה למנחת הזה, אבל איך היא אמרה לי בדיון? "אני רק אצבע אחת".

האם מאז הישיבה שהתקיימה פה בוועדה בנושא הזה בתשעה באוגוסט, האם היו התקדמויות כאלה או אחרות? אתה מדווח על דיון בולנת"ע, האם מעבר לכך קרה משהו? לפני שבועיים היה דיון בולנת"ע, הפעם הזמינו אותנו, אני חייב לומר שהסיכום, קראתי את הסיכום של הולנת"ע, הייתה שם שורה מאוד קצרצרה "ההחלטה לא להחליט כרגע", זה הסיכום של הדיון הזה. כשעל מה בעצם צריך להחליט? מה השאלה? על כל נושא תמ"א 13/ 1 במנחתים שהציגו, לאור כל מיני ההסתייגויות, ההתנגדויות שהציגו לא רק אני כמייצג את ראשי הרשויות בצפון, אלא ראשי רשויות נוספים, עורכי-דין ונציגי סביבה, ועוד ועוד. רונית מזר יו"ר הוועדה והצוות, החליטו כרגע בסעיף הזה של תמ"א 13/ 1 או כל נושא המנחתים, לקבל החלטה שכרגע לא מחליטים שום דבר, אלא בוחנים מחדש את הנושאים. והיא גם אמרה שם, חלק מהנושאים נקדם חלק מהנושאים אנחנו כנראה נוריד אותם, אני מקווה מאוד שאחרי התצוגת תכלית שהצגנו לה אז הנושא ההזוי הזה שנקרא "מנחת אסיף" יירד מסדר היום.

אבל לא היתה עוד התקדמות. האם מאז הישיבה באוגוסט, ולאור הדברים שעלו בה, הישיבה פה בוועדה, יצרו איתכם איזשהו קשר ממשרד התחבורה, מרשות תעופה אזרחית, ממינהל התכנון? פגישה איתך, פגישה עם הועדה המרחבית, פגישה עם תושבים, בכל זאת אנחנו מדברים פה על 15 ראשי ערים ומועצות שמבקשים שישתפו אותם בדבר הזה.

בשלושה-שלושה וחצי החודשים שחלפו האם היה איזשהו קשר איתכם? בספרדית קוראים לזה "NADA".

בסדר גמור, תודה רבה. אני מעבירה את רשות הדיבור. אני מבינה שכן, סליחה יש לנו נציג ממשרד התחבורה. כן שלום. או-קיי אז בוא תציג את עצמך, מה תפקידך בבקשה? שמך ותפקידך. כן, אני מוטי שמואלי, יו"ר אגף תשתיות תעופתיות ברשות התעופה האזרחית, שזה משרד התחבורה. אני מייצג את משרד התחבורה, עשינו הכנה עם המנכ"לית. אתה לא מייצג את משרד התחבורה,

עם כל הכבוד, לא אתה קובע. אתה יכול גם להגיד לי שאתה מייצג את משרד האוצר. אתה עובד של רשות תעופה אזרחית, אז אתה לא משרד התחבורה, בוא בבקשה תסביר - - - גברתי,

אני עובד במשרד התחבורה, יש לי תג של משרד התחבורה. אני לא מרשות שדות התעופה. מרשות התעופה האזרחית, אני הרגולטור. מי הממונה עליך? יש לי מנהל רשות התעופה האזרחית ומעליו שרת התחבורה. בסדר גמור. אז זאת התשובה.

אנחנו נשמח לשמוע את עמדתו, הוא איננו משרד התחבורה. אדוני, עם כל הכבוד. אני מתנצל, אבל אני עובד של משרד התחבורה. אתה לא צריך להתנצל,

אתה נציג רשות התעופה האזרחית. בבקשה, בוא תגיד לנו איך אתם רואים את הדברים.

אז בהמשך למה שהוצג בדיון הקודם, ובהמשך למה שהציג כאן ראש המועצה, אכן יש פה שני צירים מקבילים. האחד שתיאר אותו ראש המועצה, מקודם במינהל התכנון במסגרת עדכון 13 לתמ"א 1, או כמו שקראו לזה קודם תמ"א 15/ 2, שזה בעצם תפרושת המנחתים או אתרי התעופה, אל תתנפלו עליי על עניין האתרים זה לא כדי להטעות אף אחד, יש פה סיבה מקצועית, אבל בואו נקרא לזה בשם הנחות "המנחתים". תפרושת המנחתים או שדות התעופה הפנים ארציים בכל המדינה. וזה כדי באמת לעשות סדר סטטוטורי בכל התהליך הזה. זה עדכון לתמ"א קיימת, מאושרת משנת 2000 שעסקה באותו נושא, אבל נכשלה במאמץ לשמור על שטחים לטובת מנחתים ושדות תעופה פנים ארציים. ולכן מעדכנים אותה, תהליך ארוך מאוד שמוביל מינהל התכנון, אכן לפני כשבועיים היה דיון בולנת"ע כדיון מקדים לדיון במועצה הארצית לצורך העברה להשגות והתנגדויות של הרשויות והועדות המחוזיות. כלומר זה בדיוק השלב התכנוני. אני לא מייצג את מינהל התכנון גם לא את משרד התחבורה לטענתכם, אבל את מינהל התכנון בוודאי שלא. אבל אם אני מבין נכון את ההליך זה בדיוק השלב שבו מערבים את הועדות המחוזיות ואת ראשי הרשויות. אגב, היו כבר שלבים מקדימים שבהם ערבו את הוועדות המחוזיות וראש המועצה גם הופיע אני זוכר הייתי בדיון הזה, הופיע בוועדת העורכים של התמ"א הזאת, גם הוועדה המחוזית של הצפון, ושל חיפה הופיעה והיה דיאלוג מסוים, יכול להיות שהוא לא מספיק, אני לא שופט בעניין הזה. אז זה הליך אחד שמקדם באתר ששם באמת מכונה הסיב "שומרת", מקדמים שם אתר אופציונלי למנחת. במסגרת התכנית הזאת לא נוקבים בנקודת הציון המדויקת, אלא זה בסיס לתכנון מפורט ולכן השם הוא כזה. אז זה ערוץ אחד של קידום סטטוטוריקה וזה בעצם כמו שאני מבין את זה, זה ההליך הרשמי, החוקי,

לקדם סטטוטוריקה, לקבל הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, לשמוע את התנגדויות הציבור, הרשויות, הוועדות וכו' ולסנכרן את זה עם תכנון אחר כולל. וזה מקודם כמו שאמרתי מינהל התכנון, ועדת עורכים, ולכן מינהל התכנון בעצמו מפעיל צוות מתכננים ואותו אדריכל שהוזכר הציג את הדברים בולנת"ע. זה ציר אחד. הציר השני שדובר עליו פה בישיבה הקודמת של הועדה הנכבדה הזאת, הוא ההפעלה של המנחת על-ידי חברת "הצנחניה", זה אכן יזם פרטי שפנה אלינו כרשות רגולטורית וביקש רישיון להפעלת מנחת. ובמסגרת ההליך הזה אנחנו פועלים במסגרת דיני הטיס, תחת חוק הטיס ותקנון המנחתים, נותנים או לא נותנים רישיון. והיה שלב שבו המבקש עמד בכל התנאים לפי דיני הטיס, כמעט קיבל רישיון, הוא לא עמד באיזשהו עניין טכני, בטיחותי, ולכן לא הספיק לקבל את הרישיון. אחר-כך הייתה התנגדות של השכנים וכו', ולכן התלנו לו את הרישיון, בפועל אף פעם מעולם אף מטוס לא המריא ולא נחת, או לא נחת ולא המריא במנחת הזה, אבל אם הוא יסדיר את כל ענייניו עם השכנים ובעלי הקרקע כו', אז הוא יכול לקבל רישיון. זה לא מוציא ולא מחליף את חובותיו של היזם לפעול במסגרת כל הדינים האחרים. אם צריך הסדרה סטטוטורית ורישיון עסק וכו', כמו בכל מקום.

רגולטורית מתעסקת עם הדינים שלה. אז אני רק מסכם את הדברים עד כה. יש באמת יזם פרטי שרוצה להפעיל שם פעילות של הצנחות חופשיות, הגיש בקשה במסגרת דיני הטיס, ואנחנו מטפלים בו במסגרת הדינים בדיוק לפי החוק ולפי התקנות. ובמקביל יש תהליך של אסדרה, ואכן קיים מנחת אחר, מנחת חקלאי, מנחת שומרת. לא באותו מקום אלא במקום אחר, פועלות בו רק חברה אחת אפילו לדעתי, חברת ריסוס חקלאי אחת. וכמו שפועלת חברת ריסוס חקלאית, בדרך-כלל בשעות הבוקר המוקדמות וכו'. אני מבין שזה לא נושא הדיון וזה לא מה שצריך. אז עד כאן אם יש שאלות אליי, אני אשמח לענות. כן ודאי שיש שאלות. כי בעצם הסקירה מאוד מעניינת אבל זה מה ששמענו בתחילת חודש אוגוסט אולי מלבד החידוד על הישיבה בולנת"ע. בישיבה הקודמת בעצם ביקשנו לחדד את האבחנה בין אתר תעופה לשדה תעופה, פעם אחת אל מול הוועדה אבל בעיקר אל מול בעלי העניין המקומיים, הראשוניים, האם נוצר איתם איזשהו קשר, עם ראש המועצה שנוכח עכשיו, עם ראשי המועצות שנכחו בדיון הקודם? האם יש איזושהי התקדמות באפיק הזה? הגם שהוא איננו חובה מבחינתך, אבל בסופו של דבר יש פה אזרחים שמרגישים נפגעים. אז זה הערוץ שמעניין את הוועדה, בסדר? את הוועדה לפניות הציבור. אז אם תוכל להרחיב בפעילות שלכם בנושא הזה מאז אוגוסט.

של אתר תעופה הוא ספציפי להליך התכנוני שמובא לידי מינהל התכנון. בדיני הטיס אין כזה הגדרה, יש הגדרה לשדה תעופה ויש הגדרה למנחת. במסגרת התהליך התכנוני הגענו למסקנה ביחד עם מינהל התכנון והיועצים, שזה יהיה מאוד בעייתי לקרוא לזה שדה תעופה או מנחת. כי שדה תעופה כפוף בכלל לדינים אחרים, ומנחת, יש פה בעיה בהגדרות התעופתיות. ולכן, הוחלט שם בהליך ההוא. באיזה הליך? בהליך התכנוני של תמ"א 15/ 2 או עדכון 13 תמ"א 1, מה שהסברתי קודם. ולכן זה לא מושג מדיני הטיס, זה לא מושג של רת"א (רשות תעופה אזרחית), זה מושג שהוא במסגרת ההליך התכנוני, והוא אכן הוסבר לעומק במסמכי התוכנית. אני יודע שהם הועלו לאתר והופצו לפני הדיון, ואת זה הסבירו בצורה ממוקדת וארוכה המתכננים באותו דיון שהיה לפני שבועיים. מבחינתנו בסופו של דבר כי מי שרוצה להקים את אותה תשתית לתעופה, הוא יצטרך להחליט, או יצטרך לקבל רישיון, או כשדה תעופה או כמנחת,

הרעיון לקרוא לזה "אתר תעופה" היה כדי להבדיל את זה מההגדרות של חוק הטיס שהן לא מתאימות בעניין הזה. הכוונה באמת למתקנים שהם לתעופה פנים ארצית, למטוסים שהם בדרך-כלל מטוסים קלים, קטנים יחסית, לא בואינג, ג'מבו וכאלה שטסים לחו"ל, אלא באמת לפעילות פנים ארצית, פעילות ריסוס, פעילות תעופה כללית, כל הפירוט שאני לא אפרט פה כי הוא פורט בדיונים של הולנת"ע. אז אין פה איזה משהו לצורך הסתרה,

הכל מפורט במסמכים של התוכנית וגם מה עומד מאחורי הביטוי הזה, ויש שם גם פרוגרמה מאוד מסודרת של על כמה מטוסים מדובר, ועל איזה גודל מטוסים, ועל איזה אורך מסלול,

כל המידע המפורט נמצא במסמכי התוכנית. תודה אדוני על התשובה. אני מברכת אם יש איזושהי התקדמות באמת בהגדרות או בהעלאת החומרים לאתר, אני כן מוצאת לציין כבר בשלב זה ולא בסיכום שדעתי לא נחה מהמענה הזה, זו אולי התחלה אבל בחלוף שלושה וחצי חודשים מהדיון הקודם, אני חושבת שהיה יותר מראוי, אולי אפילו מחייב במציאות לקיים פגישה עם ראשי המועצות, עם נציגי התושבים, להביא את הדברים בפניהם, אולי הם רוצים להגיד משהו גם אם זה אתר תעופה ולא שדה תעופה. אנחנו בסופו של דבר עובדי ציבור, נבחרי ציבור. ללא הציבור הזה, כבודו, בכל הרצינות, אין לך זכות קיום. הרי לא כדאי לעשות שם, לא אתר תעופה, ולא מנחת ולא שום פעילות כלכלית אחרת אם אין אזרחים באזור. גברתי את כל-כך צודקת וזה בדיוק מה שנעשה.

אבל זה בדיוק מה שנעשה.

לא, אדוני סליחה לשים באתר באיזה עמוד אחד מתוך 1,000, שאף אחד לא יודע מזה, אפילו הוועדה לא עודכנה, עם כל הכבוד,

לזמן ראשי מועצות לדיון בולנת"ע, ולא לשלוח להם חומרים לפני, אני לא יודעת אם זה כבודו או מינהל תכנון. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. ושוב- - - אתה אומר שמה שראש המועצה אומר לא נכון,

אני מביאה את הדברים כהווייתם. אדוני יכול להתווכח ולהגיד לא נכון, ויכול עכשיו לתאם פגישה למחר עם ראש המועצה. מה שלא נעשה שלושה וחצי חודשים. תאמין לי שהדברים יבואו - - - תני לי להסביר לך, אבל זה בדיוק הייתה המטרה של הדיון שתואם לפני שבועיים, וזה לא תשובה שלי. ההליך התכנוני - - - אומר ראש המועצה - לא נשלחו אלינו חומרים מבעוד מועד, לא יכולנו להגיע מוכנים לוועדה. זה צריך לשאול את מינהל התכנון. אני ראיתי, קיבלתי אותם מראש. שוב אני לא יודע. או-קיי אז אני - - - זאת בדיוק הישיבה שהייתה לי לפני שבועיים, זו בדיוק הייתה מטרתה לשתף את הציבור, לשתף את ראשי הרשויות ואת - - - אנחנו עוד מעט נעסוק במוסדות התכנון, אדוני אתה כמו שאמרנו רשות תעופה אזרחית, אפילו מחשיב את עצמך כנציג משרד התחבורה, אני חושבת שמן הראוי שגם משרד התחבורה יבין הוא לא אורח במהלך הזה. אנחנו שומעים את זה גם בדיונים על כביש 6, וגם על הרכבת, וגם על אוטובוסים. אתם הגוף הממשלתי שאחראי על זה. אתם תהיו בקשר ישיר עם האזרחים. הוועדה הזאת יש לה תפקיד נקודתי להגיד פה יש איזשהו כשל אבל מפה אנחנו נפתור אותו. ולצערי, בחצי השנה שאני בתפקיד, ושוב אני לא חושבת שאתה הגורם להגיד לו את זה. משרד התחבורה מככב בראש הניתוק. פשוט מנותקים. אני מאוד מציעה לכבודו, להרים טלפון לראש המועצה ולקבוע פגישה. זה לא יפחית מכבודך, זה לא יפחית מכבוד המהלך, זה רק יקדם את הדברים. ולא יקרה כלום גם אם ישבו בפגישה נציגי ציבור ואזרחים. אנחנו בשנת 2021, אני מבקשת לפעול באופן הזה. או-קיי, נציגי מינהל התכנון בבקשה. שלום, אז ככה לגבי עניין שיתוף הציבור. שם ותפקיד בבקשה. תפקיד, רפרנטית.

שרון שרייבר. רפרנטית למה? בצוות תחבורה, תחת אילנה שפרן. במינהל התכנון. במינהל התכנון. או-קיי אז לעניין שיתוף הציבור, אז נעשה שיתוף הציבור בזמן ועדת ההיגוי, שזאת בעצם הולנת"ע. ואליה זומנו כל ראשי הרשויות, כולל מהנדסים, כולל יו"ר של הועדות המקומיות, ואת החומרים הם קיבלו שבוע מראש. אז אני לא מבינה מאיפה מגיעה הטענה שהם לא קיבלו את החומרים. מה שהם לא קיבלו זה מצגת חזותית, נחמדה, שמסבירה בצורה יותר טובה, יותר נעימה לאנשים בעצם את החומרים שמוצגים בכל המסמכים הסטטוטורים שהועלו לאתר בזמן. או-קיי, תודה על ההבהרה. את השתתפת בישיבה? לגבי הולנת"ע... כן, אני השתתפתי בולנת"ע. לגבי הולנת"ע היא התקיימה כאמור ב-19 בנובמבר, לא סיימו את הדיון, החליטו להחליט על זה מאוחר יותר, וכבר נקבעה פגישת המשך לשבעה בדצמבר. בשבעה בדצמבר ידונו בה, יחליטו וזהו.

האם בישיבה בנובמבר ניתנה רשות דיבור לראשי רשויות מקומיות?

הישיבה הזאת התקיימה אולי שלוש שעות,

אני כבר לא זוכרת את הזמן המדויק. היא התארכה והתארכה, זה היה ארבע שעות. בזמן הזה זה היה ראשי רשויות שדיברו. הם קיבלו איזושהי התייחסות? אני מניחה שחלק מההתייחסויות היו במקום, דברים שאפשר היה מיד להשיב אליהם. האם הייתה לאחר מכן איזושהי עבודת עומק או שכמקובל, וסליחה שאני כבר אומרת את דעתי, עושים "וי" וממשיכים הלאה. לא זה לא כמקובל, אני יכולה להגיד לך, לא. כמובן שנעשית עבודת עומק, אנחנו בוחנים את כל, גם קיבלנו מכתבים יום לפני הולנת"ע. אז האם יש לך איזושהי בשורה? איזשהו שינוי? כרגע אין לי, זה יתקבל בהחלטה אחרי הוועדה, אחרי הדיון הפנימי שיתקיים, תתקבל החלטה ויפרסמו אותה. אנחנו ממש נמצאים בזמן הביניים, כאילו בין שתי הוועדות.

וההערות של ראשי הרשויות והאזרחים כמובן יובאו גם אל תוך הדיון הפנימי, ואת או מישהו אחר ייצג את עמדתם נאמנה. נכון. אנחנו קוראים כל יום, זו העבודה שלנו. אנחנו קוראים את המכתבים, בודקים אותם. וכמובן ההחלטה תתייחס אליהם.

את רוצה להוסיף עוד משהו?

אז משה דוידוביץ' מבקש להגיב לדברים, אם יש איתנו ראשי מועצות נוספים שרוצים, אז אפשר גם כמובן. קודם כל יש ראש רשות אחד שמנסה לעלות, לא כל-כך מצליח. ראש מועצת כפר יאסיף - שאדי, הוא איתי על הקו, אבל אני אשמח אם הוא יוכל להתחבר גם איתנו למצגת. הנה הוא עולה עכשיו, יופי נהדר. אני חייב לומר כמה דברים בהתייחס לדבריו של מר שמואלי היקר. מר שמואלי, אתה נושא בתפקיד בכיר, וראוי שכשאתה נותן נתונים, תדייק. בטח כשאתה מופיע בפני ועדה ציבורית. אני לא השתתפתי בשום דיון של ועדה מחוזית כמוזמן כראש רשות, או כמתנגד או כמייצג, אני חבר ועדה מחוזית ומתוקף תפקידי אני משתתף בכל ישיבות של ועדה מחוזית, ולכן השתתפתי בדיון הזה. כלומר לא הוזמנתי, לא אני ולא עמיתי ראשי הרשויות לשום דיון, לא בוועדה המחוזית ולא בשום דיון למעט אותו דיון מדובר. זה א'. ב' אנחנו מבקשים, אני כתבתי גם למינהל התכנון, גם לרת"א, גם לכל הגורמים, מספר מכתבים שבהם ביקשתי לראות בשם ראשי הרשויות את סקר החלופות שנעשה על-ידי מינהל התכנון. היום אנחנו ב-23 בנובמבר, ולא רק שלא קיבלנו את סקר החלופות עד רגע זה, אף אחד מאיתנו. גם תשובה לא קיבלנו מאף אחד מכם, גם מכתב "מכתבכם התקבל", או "הפניה שלכם התקבלה". אז אם לכך אתה מתכוון שמשתפים אותנו, ולכך אתה מתכוון שאנחנו יודעים מה קורה, אז באמת זה זילות. ודבר אחרון בהקשר לדברים שאמרת, נער הייתי וגם בגרתי ואני לא זוכר, אולי אתם נציגי רת"א תגידו לי, איפה אתם מכירים במדינת ישראל מדן ועד אילת, מנחת שדה תעופה שיזם פרטי מקדם? איפה אתם מכירים? יזם פרטי! תכף נדבר על הים, כן, כן, בסדר. שעד היום אין לו רישיון. מבחינת, נכון מדברים על המנחת בחוף הבונים שעד היום אין לו אסדרה סטטוטורית,

אבל זה לא האישיו. מנחת שיזם פרטי מקדם, הוא מביא את החלופות על אדמה לא של המדינה, על אדמה של אנשים פרטיים בטאבו, בטאבו, וכשאתה אומר מוטי שהתלו לו את הרישיון בגלל שהוא לא עמד בתנאים מסוימים שלכם, גם פה אתה חוטא. לא התליתם לו שום דבר, אתם התליתם לו את הרישיון כי אחד מבעלי הקרקע כתב לכם מכתב התנגדות שהוא מתנגד אחרי שהוא נתן לו חוזה חכירה, חוזה שכירות, כתב לכם מכתב שהוא מתנגד למנחת הזה, ומכיוון שהוא התנגד אתם נאלצתם להתלות לו את הרישיון, לא משום סיבה אחרת, אז אני מבקש שכשאתם נותנים נתונים אל תטעו את הוועדה. ראש המועצה, אני מודה לך על ההתייחסות אני כן אבל רוצה שננסה להתקדם גם בדיון וגם בפתרון של הסוגיה הזו. בבקשה ראש המועצה המקומית כפר יאסיף. שלום אדוני. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. אני עכשיו אחרי שעה של ניסיונות להיכנס לזום, הצלחתי.

אנחנו מדברים על המנחת שקוראים לו אסיף ואני רציתי להגיד לוועדה שהמועצה האזורית מטה-אשר, המועצה המקומית אבו-סנאן, המועצה המקומית כפר יאסיף, מתנגדים למיזם הזה בגלל הרעש, בגלל הזיהום ובמיוחד כפר יאסיף ואבו סנאן שזה יהיה המסלול של המטוסים, המסלול של כל הטיסות שיהיו. זה יהווה מטרד גדול מאוד לתושבים שבין כה וכה סובלים מכל מיני מטרדים בחיים שלהם, לא חסר לנו עכשיו מנחת מטוסים שיהפוך לשדה תעופה, ושיהפוך להיות מטרד מאוד גדול לאנשים ולתושבים שלנו. תודה רבה לך ראש המועצה. נציגת משרד הגנת הסביבה רוצה להתייחס, בבקשה. אני כן אשמח להתייחס אבל באמת ממוקדת אנחנו בדיון מעקב מאז הדיון של התשעה באוגוסט, בסדר אין צורך לספר מה היה אלא מה עמדתכם עכשיו. היה דיון בולנת"ע, עומד להיות דיון - - - היה דיון בולנת"ע אני יכולה די לחזור על מה שאמרנו בולנת"ע. את יכולה לחזור על מה אמרת בולנת"ע, אבל בעיקר אני הייתי שמחה לשמוע מה הצעדים שהמשרד להגנת הסביבה הולך לעשות בהמשך לאור העמדה שתציגי. ככה, אני רוצה לומר שאנחנו, אתייחס קודם כל למיקום של השדה הזה, באמת קודם כל הוא במיקום רגיש, על מסדרון אקולוגי, בקרבה של מאגרי מים ושל מטמנה. זה כשלעצמו דבר שעומד בקונפליקט עם שדות תעופה מכיוון שאתרים שהם מושכי ציפורים ואנחנו מכירים שיש בעיה עם זה, אז גם עם יציבו או יציעו אמצעים למניעת המטרד, זה לטובת המטוסים ולא לטובת הציפורים. אז אנחנו בעניין הזה האקולוגי, אנחנו חושבים שזה מקום מאוד רגיש. בנוסף אני רוצה לומר שהמנחת הזה הוא מנחת חדש, כלומר הוא לא מופיע בתמ"א 15 המאושרת שקיימת היום ועל-פיה יש שם רשימה של מנחתים או שדות מוצעים. ובנוסף הוא היחיד מבין רשימת האתרים שנדונו בוועדת העורכים שהוא על שטח פתוח חדש ולא מוסלל, כלומר רוב השדות הם שדות קיימים, יש שם כבר מסלול, כבר סלול, כלומר ברובם מסלול סלול. פה מדובר על שטח פתוח, אז בהתאם לזה קודם כל מבחינת המיקום, הפגיעה בשטח היא תהיה מבחינתנו,

די בעייתית. דבר נוסף אני רוצה בהקשר הזה לציין שבטבלה שהם מציעים בנוסף אמור להיות מסלול, ומוצעים 50 דונם עבור מבנים. כלומר בשטח הזה זה לא שיהיה רק מסלול שם, גם אמורים להיות מבנים, אז זה גם אני חושבת שבפרוטוקול הוועדה המחוזית, הוצע שיהיה רק מנחת והמבנים,

יהיו בעורף לא בשטח הפתוח. אני רק מציינת את זה. בנוסף אני רוצה לומר, התייחסתי גם בדיון לנושא יותר כללי שהוא משליך על השדה הזה, דו"ח מספר 4 שהוצג לנו בוועדת העורכים, מציג את הקיבולת הנדרשת לכל השדות, כלומר בעצם איך נגזרים מספר השדות שנדרשים מקיבולת מסוימת שהוצגה לנו, מספר מסוים של טיסות שנדרשות שנתי עד 2024 לכל שנה, כלומר כמה ידרשו בשנת 2024 ולפי זה בעצם הם מחלקים את השדות בארץ לפי המספרים וכמובן לאזור מרכז יותר, לא משנה יש איזושהי תנועתיות על-פי זה. עכשיו אני כבר טענתי בהתייחסות שלי מ-20 בדצמבר 2020, בוועדת העורכים שלדעתי מספר תנועות שגדול פי 7 ב-2040 מהתנועות שקיימות כיום, נראה לי מוגזם. עכשיו שוב, אני אומרת מה שדעתי, זו תחושת בטן, אין לי דרך לבדוק את זה. זה איזשהו מסמך שהוצג על-ידי היועץ בדיון ופשוט נראה לי שפי 7 תנועות מהקיים היום זה קצת מוגזם. אז אני אומרת לאור הנושא הזה של הקיבולת הזאת, ולאור הרגישות של השטח, אני חושבת שניתן לקדם את התמ"א גם בלי השדה הזה. כלומר לא תהיה פגיעה ברמה עתידית הקיבולות במיוחד שלשדה הזה מוצעת קיבולת שהיא יחסית נמוכה של 22,500 לפי התמ"א. וזה עמדה שהבעת

האם קיבלת איזושהי תשובה על זה? ממש בסוף הדיון אז לא היה. הסוף הוא שווה ערך להתחלה. לא כשזה דיון של ארבע שעות. האם קיבלת מענה על האמירה הזו? אז רציתי רק להסביר לגבי הוועדות. ברגע שיש דיון חיצוני, דיון פומבי, ולא היה דיון פנימי, בעצם זה שלב שלא מתקדמים בו. זה שלב שממתינים לדיון הפנימי, אחרי שיש את הדיון הפנימי ושם נקבעות ההחלטות,

תודה על ההבהרה,

הנציגה הרשמית של המשרד להגנת הסביבה אומרת - חבר'ה זה מקרה חריג. כן. אנחנו אומרים את עמדתנו, ובדיון הפנימי אנחנו נקווה גם לשכנע ושחברי הוועדה יצביעו. זו לא היתה הנקודה היחידה שדיברנו עליה. כל הנושאים שהעלנו. הדיון הבא עכשיו שמעתי בשביעי לדצמבר, לא ידעתי. מי אחראי לזמן את זה? לא, זה בסדר, זה יקרה. מינהל התכנון בדרך כלל.

אז נציגת מינהל התכנון. הם שולחים את הזימון שבוע לפני, אז אנחנו עוד לא שבוע לפני. אנחנו עוד לא שבוע לפני, אבל אולי כדאי כן אם יש תאריך, ואת תשתתפי שם מטעם המשרד להגנת הסביבה וזו העמדה שתביעי. זו עמדה שהבעתי כבר. או-קיי. בכל מקרה אמרתי, אני גם חושבת שגם אם יוחלט, טוב לא יודעת אם תכנסו כאן לעניין של תסקירים, אבל אני אומרת שגם אם יוחלט בסוף

אני חושבת שבאזור הזה צריך להרחיב את התסקיר הרבה מעבר לקו הכחול שהוצע, כי דובר מקודם על מיקום, כן נוצל מיקום, יש קו כחול מיקום שממנו אני חושבת יש איזה SAVE בהוראות שמדבר על כמה רחוק ממנו התסקיר צריך לבחון, אבל הוא לא בוחן חלופות. הוא בוחן את המיקום הזה מה ההשפעה הסביבתית של המיקום הזה. אחד הדברים שהעלנו גם בדיון הזה, הנושא של בדית חלופות, שלא היה תסקיר שבוחן חלופות. אבל היה דו"ח, אני חייבת לומר, לא ברמה של תסקיר, אבל היה דו"ח שהוצג בוועדת העורכים,

אבל אם בכל זאת יוחלט אני חושבת שהתסקיר צריך לבחון מיקום יותר רחב.

בסדר גמור, תודה רבה. ממשרד החקלאות יש מישהו איתנו בזום? עמיר אנטלר, מנהל מחוז גליל גולן. בבקשה, מנהל המחוז. עמדת משרד החקלאות. כן. אז משרד החקלאות הביע את התנגדותו כבר בפעם הקודמת, ואנחנו דבקים בעמדה. זו פגיעה בקרקע עידית שבאזור שם מגדלים, יש שם כרמי זיתים, מטעי אבוקדו, פרדסים, גידול ירקות, אנחנו לא רואים סיבה לפגוע בקרקע החקלאית שהיא קרקע ראויה לעיבוד. ולא הציגו חלופות כמובן בעניין הזה וזה מאוד חשוב. אנחנו לא חושבים ששם צריך לקום מנחת, מה עוד שזה מנחת פרטי שאני לא יודע עד כמה הוא משרת את הציבור שגר באזור הזה. בסדר גמור. האם יש דוברים נוספים שמעוניינים להתבטא בזום? אז מהוועדה מוסרים לי שבעצם אין יותר דוברים שמעוניינים. אם בכל זאת יש מישהו, אז תעלו מול הוועדה. ניתן לזה עוד 10 שניות, אם אין דוברים אז אני מסכמת. טוב אז תודה לכל מי שהשתתף, גם בזום. תודה מיוחדת לנציגת המשרד להגנת הסביבה שהגיעה באופן פיזי. הנושא הוא יותר משמעותי ממה שאולי נדמה כשמקבלים זימון וכתוב "מנחת אסיף", הוא פעמיים מטריד אותי. פעם אחת מתקיים דיון בכנסת שהשתתפו בו בדיון הראשון מספר חברי כנסת, השתתפו בו מספר ראשי רשויות מקומיות, ונראה שמשרדי הממשלה ממשיכים, הרכבת יצאה מהתחנה, אף לא אחד ממשרדי הממשלה יצר קשר באופן ישיר עם ראשי הערים והמועצות, אני חושבת שזה משהו שאנחנו חייבים לשנות אותו, לא יכול להיות שנבחר ציבור במדינת ישראל, שמייצג למעלה מ- 30,000 אזרחים כמו ראש המועצה האזורית משה דוידוביץ', פונה בבקשה לסיוע לכנסת, מתקיים דיון, נמצאים בו נציגים של הממשלה ולאחר מכן אף אחד לא יוצר אתו קשר כדי לבחון איך יחד אפשר לפתור את הדברים, בלי בכלל להביע את עמדתי, אם זה נכון שיהיה מנחת או לא נכון שיהיה מנחת. אני מתייחסת להליך עצמו. שלושה וחצי חודשים, אף אחד מבעלי התפקידים הבכירים פה לא מצא את המקום לעשות את זה, לא מול משה דוידוביץ', לא מול ראש המועצה מכפר יאסיף, מאבו סנאן שהשתתף בפעם שעברה. ואני שומעת שיש בעצם 15 ראשי ערים ומועצות סביב הדבר הזה, אני חושבת שזה דבר שאנחנו צריכים לטפל בו והוא לא גאווה עבור הרשות המבצעת. מראשי המועצות אני מבקשת כן לקבל את הסיכום של הדיון שהתקיים אתמול, מה שציינתם ש-15 ראשי ערים ומועצות מביעים פעם נוספת את התנגדותם. אני אשמח שהפרוטוקול הזה יופץ גם לשרת הפנים, לשרת התחבורה, לשר נגב גליל, לשרת הגנת הסביבה, לשר החקלאות, לכל שר שאתם חושבים שהוא רלוונטי לנושא הזה. אז את ההערה לגבי איך נכון וראוי לפעול מול נבחרי ציבור, וגם אזרחים, אני חושבת שהיא החשובה ביותר ואני מאוד ממליצה למשתתפים בדיון הזה, בעלי התפקידים, לסיים את הדיון ולמצוא את החמש דקות זמן להרים טלפון ולראות איך אפשר להתקדם. מנסיוני הדל זה פותר חמישים אחוז, אם לא יותר מהנושא או הבעיה ואפשר אולי,

אני שמה את זה בכוכבית מאוד בזהירות, להתקדם גם בנושאים התכנוניים. לעניין התכנון עצמו, כולכם הרבה יותר מנוסים ממני בהליכי תכנון. אני הצעירה בשנים השתתפתי במעט הליכי תכנון, ובכל זאת הייתי מנכ"לית ברשות מקומית. לא זכור לי אף הליך תכנוני ש-15 ראשי ערים ומועצות, עומדים באותו צד עם המשרד להגנת הסביבה, באותו צד עם משרד החקלאות ומבקשים שישמעו אותם. ומנהל תכנון ממשיך ואומר זה הנוהל, ככה אנחנו עובדים, ושולחים שבוע לפני, ונתנו להם לדבר, ועשינו הליך פנימי. אנחנו נגרר פה בהליך הזה, אני מניפה דגל שהוא אולי חורג מתפקידי בדיון הזה, להליכים מול גופים ירוקים ושל איכות סביבה, ובג"צים, וטוב לא יצא מזה. אומרים פה נציגים של 15 ראשי ערים ומועצות, אני מניחה שזה עובר את ה-200,000 תושבים, יחד עם משרד החקלאות, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, בואו נחשוב על זה פעם נוספת לא בהליך הרגיל. נכון יש הליכים חלקם מאוד טובים שמוביל מינהל תכנון, יכול להיות פה משהו אחר. אם כולם נמצאים באותו צד, ומינהל התכנון נמצא בגדה השניה, אני מציעה רגע לחשוב על הדבר הזה. וכל זה לשם מה? מאוגוסט לא קיבלתי הסבר מניח את הדעת לשם מה? באותו אזור בגליל המערבי שנים היה דיון על מתקן התפלה מ- DAY ONE קיבלנו הסבר לשם מה. מי האזרחים שייהנו מהמים האלה, מה מדינת ישראל תרוויח מזה, מה זה עושה למשק המים של המדינה, ברמה הכלכלית מה זה עושה, אפילו ברמה הביטחונית בתלות שלנו במדינות אחרות שאולי אנחנו חלילה נצטרך עוד להיות תלויים בהם במים. פה במקרה הזה, לשם מה? ואני בעד פיתוח כלכלי, אני מאוד מקווה שאנחנו נפגש לא בעוד הרבה זמן, לא בוועדה הזו, בוועדות אחרות באישור החלטת ממשלה להקמת שדות תעופה בצפון, אולי במחניים, אולי בחיפה, אתם תשקלו את שיקוליכם, חברי הכנסת ישקלו את שיקוליהם ואנחנו נביא את זה כהחלטת ממשלה ולאחר מכן לאישור הכנסת. לא בזה הדברים אמורים. מי ייהנה מהדבר הזה? לשם מה? וזה תמרור אזהרה עבור כולנו, גם אני כנבחרת ציבור, וגם אתם בעלי המקצוע. אם אף אחד לא יודע להסביר לשם מה מקדמים מנחת במקום כל-כך רגיש, מלבד יזמות עסקית נקודתית, ואני בעד יזמויות עסקיות, כששוקלים גם את המחירים ואת הפגיעה בציבור רחב מאוד של, שוב הערכה גסה שלי מעל 200,000 אזרחים. אז אני לא יודעת אם אנחנו נקיים עוד דיון פה בוועדה הזו. אני חושבת שיש פה משהו הרבה יותר גדול. אני אבקש כן לקיים על זה דיון באחת מוועדות הכנסת האחרות, יכול להיות שזה יהיה בוועדת הכלכלה, יכול להיות אפילו שזה יהיה ועדת בריאות. אני חוששת שמתגלגל פה משהו שאנחנו לא מבינים עד הסוף מה הוא. נקיים ישיבה משותפת. ישיבה משותפת נקיים, או-קיי רעיון מצוין. אנחנו נרד לעומק השאלה, לשם מה צריך אתר תעופה במקום הזה, ואולי בכלל מה הנוהל להקמת אתר תעופה. כי מחר כל אחד מכם יגלה שליד הבית שלו יש אתר תעופה, נותנים רישיון אזרחי למישהו שרוצה לעשות יזמות עסקית. ומחר הוא ירצה לעשות את היזמות העסקית הזאת בגבול הגינה הציבורית של השכונה שאתם גרים בה. אני חושבת שזה חמור ושצריך עכשיו לבחון את זה לעומק. ואם יש בדצמבר דיון, אני מבקשת מהנציגים שפה, להביא גם את הוועדה לפניות הציבור ושאנחנו נקיים על זה דיוני המשך בכנסת. ועד שאנחנו לא נקבל תשובה לשם מה? והעלות מול תועלת, אנחנו נשתף פעולה עם כל מי שירצה לשאול שאלות קשות ונדרוש לקבל תשובות. תודה לכולם, אני מעריכה את זמנכם ואת הפעולות שלכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:54.